בוקר טוב לכולם.

זה מעיד על שותפות ועל חברות רבת שנים עם האנשים שנמצאים כאן.

השר

לשעבר בני גנץ ושלי להאיץ את הגעת המודיעין לנגב ללא התלבטויות וללא חסמים. הטרקטורים בשטח. להביא החלטות ממשלה שונות

הגיוני שהנושא יחזור על עצמו, אז לפחות לא לחזור על אותם דברים. אם יש דיוק באותו נושא, להביא את הדיוק. לא משנה אם זה ראש רשות או חבר כנסת או מנכ"ל ארגון שנמצא כאן, כולם ידברו דקה ויאמרו מה

לא כקבצנים אנחנו באים אלא מתוך תפיסה שהנגב הוא הציונות האמיתית. ארבעת הצעדים שחייבים ליישם במהרה הם תמריצים לחברות, יזמים ומפעלים קיימים וחדשים וכמובן שדה התעופה

מתים שלוש שנים מוקדם יותר מאשר בשאר הארץ.

בנגב.

הסדרת יישובים ופיתוח תשתית במגזר הבדואי של חינוך, תעסוקה ורווחה הם אבני היסוד של הנגב

אבל גם בהיבט של השקעות, להבין שהשקעות שמגיעות לגליל ונגב, הן הפדיון הטוב ביותר לחברה הישראלית. אני שמח שאתה עומד בראש הוועדה ואני בטוח שהדברים האלה יתקדמו

הבעיה הכי כואבת וגם קשה בנגב היא העניין של היישובים הלא מוכרים, הלא מוסדרים מוניציפאלית. אותה בעיה הייתה גם בגליל. בערבית הייתה ועדה שקוראים לה ועדת ה-40.

זאת הזדמנות אדירה למדינת ישראל לפזר את התעסוקה אחרת. יש לנו מיזמים מדהימים בערד ובדימונה של תעסוקה מרחוק. כשאנחנו באים לממשלת ואומרים שזאת ההוכחה,

אתה מגיע מהדרום,

דיברו כאן הרבה על הנושאים הביטחוניים ועל נושאים אחרים. צריך לזכור שאנחנו בעידן של עלייה, עלייה גדולה של הרבה מאוד יהודים מרחבי העולם ויש להם מקום להיכנס ויש רצון.

אני חושב שיהיה חשוב מאוד שהוועדה תדון בעניינים הללו. אני חושב שהאיכות האנושית

פיתוח הוא פיתוח לתושבים כאזרחים שווים,

הפיתוח לא צריך להיות על חשבון אוכלוסייה אחת על

תודה.

בוקר טוב. אני חושב שבאמת לא הייתה יכולה להיות בחירה טובה יותר של אדם שמאחד בין כל הרשויות, בין כל המגזרים, מיכאל ביטון. מיכאל, שאפו. אני רוצה לחזק מילה של ידידי מכפר ורדים שדיבר על הנושא של השארת הצעירים לגור

אני חושב שזה נושא שהוועדה צריכה עליו את הדעת. תודה ובהצלחה לשר הנגב והגליל. אני חושב שזה שהיום הפרידו ונתנו שר רק לנגב ולגליל, זה מראה על חשיבות הנושא. בהצלחה לכולנו. תודה רבה

יש מקומות רבים בלי קליטה,

בנגב ובגליל מקומות גדולים ושם כביכול חברות הסלולר אומרות שאלה מקומות לא מספיק כלכליים עבורן כדי להשקיע כל כך הרבה

הגשנו הצעת חוק,

אנחנו מאחדים כוחות בנושא הזה. ישוב הנגב והגליל חשוב מאוד בנושא החוק שהגשתי. אני יודע שגם אלמוג

אם לא נחבר את זה, אנחנו בבעיה. אם נחבר, אנחנו נגביר את הכלכלה האזורית שם באזור חצור, ראש פינה, באזורים האלה כדי להרים את האזור. אנחנו רוצים לחבר את הגולן. תודה רבה. תודה רבה

אני מקווה שמנסור עבאס נמצא כרגע בוועדה ואני אומר לו שחוץ מלקיה ורהט, אני מתכלל באשכול הנגב המזרחי את כל המגזר הבדואי. שיביאו תקציבים ואנחנו נדע לבצע את זה.

30 אלף מקומות עבודה וזה חשוב לנו.

התייחס לזה חברי וידידי אלי לנקרי. מירי רגב הודיעה חד וחלק שהרכבת המהירה תגיע עד לכיוון אילת.

מה שחשוב לקדם זה קודם כל להוציא את כל הנשקים

אין לנו עוד מדינה ללכת אליה. מי מפריע לך להוציא? תוציא. אם אתם

אלמוג העלה את זה ואתם יודעים שאני בדיוק מדבר על שיתופי פעולה והייתי אחראי על המשרד של הבדואים. כל אמירה של שיתוף פעולה שמתחילה בהתלהמות משקיעה את הנגב וגם את הצפון במציאות הרבה יותר

כתושב רמת הגולן שכוסה אתמול בלבן אני יודע מה זה לחיות בקצה קצה של מדינת ישראל. הרבה נושאים יש לשפר ולתקן, כמו שאמרו קודמיי, החל מתשתיות של כבישים.

ואהבת לרעך כמוך. אני אומר לך שנלך על ואהבת לרעך כמוך ברמה של בין הגליל לנגב ומצד שני אני רוצה לומר לך שמבחינתי זו אמירה חדה, משמעותית וערכית ביותר שאתה יושב ראש

אני חושב שנתחיל מחיי אדם. זה מתחבר גם לרעידת האדמה אבל בעיקר למחסור ברפואת מומחים, בשירותי חירום. אני כבר מתריע

אני רוצה לומר שהגיע הזמן להסתכל על הנגב והגליל לא כעל הבעיה של מדינת ישראל אלא כאל העתיד של מדינת ישראל. כחושבים על כך שהנגב לבדו הוא כמעט 60 אחוזים משטחה של מדינת ישראל וחיים בו כשמונה אחוזים,

19 אחוזים משטחה של מדינת ישראל וחיים בה

אבל בסוף המטרה שלנו היא להביא מחוללי צמיחה ומחוללי שינוי מהפכניים לנגב ולגליל,

כשאני שומע דברים שהם יכולים להזניק את העיר, זה מדליק אותי הרבה יותר. זה נותן לי הרבה יותר מוטיבציה מבלי להמעיט בחשיבותם של הדברים האחרים, הקפצונים כפי שקראת להם. אנחנו רוצים טילים בליסטיים. כדי לעשות את זה, אני צריך

וכשאני שומע שזוג מבאר שבע צריך לנסוע כל יום לתל אביב לעבוד ואחר כך הם חוזרים הביתה, זה גורם לי לכאב ראש וממש מכעיס אותי, מקומם אותי ואני לא יכול לקבל

אני עובד אצלכם.

ראשי הרשויות, אתם העיניים שלי בעיר והתפקיד שלי הוא לתת לכם את המענה. לכן אני משתדל מאוד לענות כאשר כשראש מועצה או ראש עיר מתקשר,

אני כותב לו ב-ווטסאפ שאני לא יכול לדבר אבל לתת לו את ההרגשה והתחושה שיש מישהו חי בצד השני ואכפת לו ורוצה לעזור

זה גם רכיב בביטחון המזון של אזרחי ישראל. תפקידנו העיקרי הוא לשמור על הקרקעות ולספק את התוצרת הטרייה והמגוונת לאזרחי ישראל. החקלאות בנגב ובגליל היא אירוע אסטרטגי עבור מדינת ישראל. אנחנו עכשיו שוקדים על תוכנית אסטרטגית יחד עם שר החקלאות הנכנס על מנת לחזק את הייצור

הרבה פעמים כשמדברים על חינוך ופערים בחינוך,

אני חושב שזה החלק שהוא אולי הפחות קריטי להצלחה בהמשך. הפערים היותר גדולים הם בכישורים הרכים, פערים בין מרכז לפריפריה ואני חושב שאת זה צריך

זה יעלה את הפריון, את ההכנסה וזה טוב לתושבי הנגב וטוב למדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה פרופסור מיקי מלול. חגי רזניק, לשעבר מנכ"ל משרד השיכון ומייסד מכון ריפמן.

אשתדל לקצר. אדוני היושב ראש, קודם כל ברכות. להכיר זכות

עבודה

מכון ריפמן ישמח לעמוד לשרות הוועדה.

אין אדם מתאים ממך לעשות את הדבר הזה. באמת מרגש להיות כאן.

חבר הכנסת אלון שוסטר.

חזון נפלא, אסטרטגיה ראויה ולא קרה כלום.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. שלום לכולם, בתחילת דבריי אני אשאל שאלה והיא למה קשרו את הנגב עם הגליל? מישהו יודע מה התשובה? כי אלה שני המקומות

לא מזמן יצא דוח העוני של הביטוח הלאומי וגם הדוח האלטרנטיבי וכולם מדברים על היכן נמצאים העניים במדינת ישראל,

נמצא האחוז הכי נמוך בזכאות לבגרויות, היכן יש אחוז נמוך של בגרויות איכותיות, והיכן קיימת אבטלה

בגלל שהוא חולש על 43 אחוזים משטח המדינה וקיים בו מרחב משטרתי אחד, יש כוונה לפצל אותו ולהקים מרחב חדש בתוספת תקינה משמעותית. כבר בימים הקרובים אנחנו או בשבועיים הקרובים

אנחנו מגייסים

מדובר בהעברת כל החבר'ה של מודיעין. אוניברסיטת בן גוריון השקיעה המון כספים ברכישת ההשכלה ואני שומע שמועות שיכול להיות שהמכרז הזה ייפתח

הדבר הזה אנחנו צריכים למנוע. נושא שלישי ואחרון הוא הרכבת בהקשר הזה של קריית המודיעין כך שהיא תעבור דרך באר שבע ולא ננוון את המטרופולין החשוב. אלה שלושה פרויקטים שכל אחד מהם מספק עשרות אלפי

פרופ' ניר קידר, נשיא מכללת ספיר. אתה נשיא חדש, לא חדש במכללה, בהצלחה. לא חדש במכללה לא חדש בנגב. את הברכות אני אומר בפחות מדקה משום שעל הרבה דברים חזרו ואמרו. אם אפשר החלטה בעניין עוטף עזה והנגב המערבי,

אני לא אחזור על הדברים אבל הפתרון שהוועדה שלך צריכה הוא גם בריאות, גם חינוך, גם רווחה וגם תרבות. אני מדבר בקצרה כי אנחנו מסיימים את הדיון. תחבורה, תחבורה, תחבורה. דיברו כאן על נבטים, דיברו כאן על רכבת מהירה, בוא נתחיל מזה שיהיו קווי אוטובוס נורמליים לפריפריה. יש כאן קווי אוטובוס, יושבים כאן חברים גם מיישובים בדואים וגם מיישובים יהודים שיש שני אוטובוסים ביום וזהו. בוא נתחיל לטפל בזה. זה נושא כאוב. הוועדה מכירה אותו וגם השרה מכירה. יש עוד נושא חשוב. דיבר כאן חברי מאוניברסיטת בן גוריון. היום למעלה ממחצית הסטודנטים לומדים במכללות ציבוריות ופרטיות. רוב המכללות הציבוריות פזורות בתחומים שהוועדה אמונה עליהם בגליל ובדרום, בנגב. יש עכשיו הזדמנות לחשוב מחדש על כל הנושא של ההשכלה הגבוהה, לסדר אותו מחדש.

אני מדבר בקצרה אבל אנחנו נשמח לדבר על זה עם הוועדה.

נעמיק בזה. היום אנחנו רק זורקים את הנושאים ונעמיק בכל אחד מהם. תודה לך על השותפויות שאתה עושה מחוץ למכללה עם כל העיריות. שלושה חברי כנסת ידברו ולאחר מכן נסגור את הדיון הפורמלי אבל נמשיך אותו איתי. חבר הכנסת אליהו ברוכי. תודה רבה. ברכות לך. בלילות הארוכים כאן אני קורא את הספר שלך ואני נדהם מהדרך אותה עשית והנחישות. נשאר לנו לחכות לספר שידבר על שלב ב' של החיים. בוא נעשה משהו.

אסור לכתוב ספרים על משהו שלא עשית. בוא נעשה קצת ואולי פעם נכתוב, אבל יש מה לעשות. הרבה הצלחה. בשבוע שעבר היינו אצל פרץ, מפקד התחנה בדרום, והתרשמנו מהעבודה הכבירה שאתה עושה שם. בהצלחה. עבודה חשובה מאוד. תודה איש יקר. תוספת גדולה לרוח הטובה של חברי כנסת. כל חבר כנסת חדש מחליט מה הסגנון שלו, מה הדרך שלו, מה הסטייל. נכנסו חברי כנסת חדשים שבחרו לחבר, לכבד, להיות בשפה נקייה, שפה שמאחדת את העם ישראל ואתה אחד מהם. תודה רבה לך. חבר הכנסת עודד פורר, שר החקלאות לשעבר. גם שר לפיתוח הנגב והגליל לשעבר. ודאי. על נגב וגליל היה קונצנזוס. בחקלאות היה מעניין. על נגב וגליל הסכמנו. רק להגיד לך שאני לשירותך בעניין הזה. כל דבר שצריך. יש הרבה מאוד דברים שנעשו והרבה מאוד דברים שצריך להשלים את העבודה בהם. אין לי ספק שתצליח. לדעתי ההתמקדות צריכה להיות בפרויקטים גדולים ואזוריים. לא שלא חשוב מגרש כדורגל פה ומגרש כדורסל שם, אבל פרויקטים אזוריים שיהפכו מטרופולינים בנגב ובגליל. זאת משימה לאומית. אני לשירותך. תודה רבה. המסר הזה משמעותי. חבר הכנסת גדעון סער ואחריו השרה אורית סטרוק. תודה אדוני היושב ראש. הוועדה הזאת שאתה עומד בראשה צריכה ויכולה להיות אחת הוועדות הכי חשובות בכנסת הזאת ואולי גם מקום שונה שבו ניתן יהיה לשתף פעולה בין חלקי הבית, דבר שנראה היום יותר קשה בתחומים אחרים. אני רוצה לשים את הדגש על הדבר שבעיניי הוא החשוב ביותר. כאשר אנחנו מדברים על האזור של הגליל והנגב, יש שתי בעיות אסטרטגיות. הבעיה הראשונה היא סוגיית המשילות, קשורה בטבורה לסוגיית הביטחון האישי שהיא סוגייה שצריך לטפל בה בדרך מאוד יסודית. אני מקווה שכך יהיה בתקופת הכנסת הנוכחית ואנחנו מוכנים גם לשתף פעולה על מנת לקדם את הדברים הללו. שוחחתי על הדברים האלה גם עם שר המשפטים וגם עם השר לביטחון לאומי. זה תנאי לכל דבר אחר. היום זאת הבעיה, בעיית המשילות שלנו בגליל ובנגב, ואני מוסיף במידה מסוימת גם בערים המעורבות. זאת בעיית הפנים מספר אחת במדינת ישראל. הנושא השני הוא הוא נושא דרמטי שבו תלוי עתיד הנגב ועתיד הגליל והוא חזרה לרעיון הציוני של פיזור אוכלוסין. הציונות בראשיתה ובמשך עשרות שנים מדינת ישראל קיימה מדיניות של פיזור אוכלוסייה. לצערי בעשורים האחרונים אנחנו נמצאים ברגרסיה שבאה לידי ביטוי במטרופולין אחד ענק ובעצם לאט לאט חוזרים לא לקווי 1967 אלא לקווי תוכנית החלוקה. צריך להבין לעומק את התהליך הזה. זה בא לידי ביטוי בעקרונות, גם של תוכניות לאומיות במישור התכנוני, תמ"א 35 ודברים אחרים,

כדי לתקוף את המציאות בה אנחנו חיים, אנחנו חייבים קודם כל לשים יעד ברור. לפי דעתי היעד הוא יעד של פיזור אוכלוסין, הוא קשור בנקיטת אמצעים מעשיים גם כדי להשאיר אוכלוסייה איכותית ואוכלוסייה צעירה בנגב ובגליל שרוצה להמשיך שם את חייה אבל הולכת אחרי הזדמנויות תעסוקתיות ואחרות שיש במרכז הארץ. ללא תמריצים למשקיעים וליצירת מקומות עבודה איכותיים בנגב ובגליל, גם אם נטפל בממדים אחרים של למשל תשתיות תחבורה ושל חינוך ודברים אחרים, לא נצליח לשנות את המציאות. לכן אני חוזר למה שאמרתי בתחילת דבריי. שתי סוגיות אסטרטגיות, החזרת המשילות וחזרה לעיקרון של פיזור אוכלוסין. אם נדע לשים את האצבע ולמקד את שינוי המדיניות בשני הדברים האלה, יש עתיד ואם יש עתיד בגליל ובנגב, יש עתיד טוב למדינה. אמרתי קודם ש-20 אלף משפחות צעירות רוצות לרדת לנגב. צריך להקים 12 ישובים. אני רוצה שהשרה תהיה חלק מהפרוטוקול של הוועדה. לאחר דברי השרה, נסגור את הפרוטוקול. תודה רבה. אדוני יושב ראש הוועדה, קודם כל אני רוצה לברך אותך ואותנו כולנו. אני חושבת שאין ראוי ממך לעמוד בראש הוועדה הזאת. זו ברכה גדולה לכנסת ולמדינת ישראל.

אני רוצה להמשיך מהדברים שאמר ידידי השר לשעבר גדעון סער, חבר הכנסת. אני מסכימה שהאתגר של הנגב והגליל הוא אתגר אסטרטגי של מדינת ישראל הן בהיבטי המשילות עליהם אני לא מופקדת כשרה והן בהיבטי ההתיישבות עליהם אני מופקדת ואני שוקדת עליהם באופן אינטנסיבי. אתמול אירחתי סיור ביישובי גבול הצפון, מה שנקרא יישובים קדמיים, ממש היישובים שעל הגדר. יש תוכנית של החטיבה להתיישבות לקידום, פיתוח, הרחבת והעצמת היישובים האלה. אנחנו נעשה את זה. אני בטוחה שסביב הנושא הזה נקבל קונצנזוס רחב גם מחלקים גדולים מאוד באופוזיציה משום שזו משימה לאומית שאין שני לה, משימה חשובה ביותר. אנחנו נשקוד על המשך פיתוח היישובים בנגב שהוביל השר לשעבר מהמפלגה שלך, זאב אלקין, יחד עם איילת שקד. עשו עבודה טובה ואנחנו נמשיך משם ונקים את היישובים האלה בטווח זמן קרוב מאוד. אנחנו הולכים לשנות וכבר קיבלנו על זה החלטת ממשלה ראשונה ובקרוב שנייה את מפת העדיפות הלאומית בכל מה שנוגע לפיתוח ההתיישבות,